בוקר טוב. אני פותחת את ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי.

ייצוג נשים בשלטון המקומי לקראת הבחירות המוניציפאליות. בוקר טוב לכן חברות הכנסת.

את מלווה את הנושא הזה וגם לא מזמן ערכנו כנס כדי לראות איך אוספים את